אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני,

3 בינואר 2022. נתחיל בנושא הראשון על סדר-היום המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת.

אני אקרא את המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת וקצת דברי הסבר. בהתאם לסעיף 2